בוקר טוב לכולם. אני מבקש לאפשר לחברי הכנסת מקום לשבת מסביב לשולחן. הייתם צריכים לעשות במקום יותר גדול.

לא הבנתי, אתה